בהמשך נבקש להתמקד בעיקר בשאלה איך הרשויות המקומיות בפריפריה,

ובגליל, מתמודדות עם המצוקה שנגרמה להן. מדובר ברשויות שרובן לא חזקות מלכתחילה

הקורונה.

אני רואה אמירה של בנק ישראל עכשיו שהתוצאות הכלכליות של הקורונה גרועות אפילו מתרחיש הקיצון שהוא

הקולות הקוראים שהמשרד והרשויות מציעים. מצאנו: העדר אפשרות להגשה מקוונת, היעדר הנגשה בשפה הערבית, זמן המענה לקולות קוראים לא היה מותאם לפרויקטים ולא איפשר לרשויות להיערך אליו, דרישות מימון,

פרויקט דומה ניסו לאשר ברשות לפיתוח הגליל

נמצא שאחד מעובדי הרשות לפיתוח הנגב פנה לרשות המקומית וביקש ממנה לתקן את בקשתה על מנת לקבל תמיכה גבוהה

נציין בהקשר הזה שגם ליועץ לקשרי ממשל לפיתוח הגליל וגם ליועצת להעצמה נשית היה רקע מקצועי במתן שירות במפלגת השר. מצאנו שהיועץ לקשרי ממשל לפיתוח הגליל

כמו שהערנו בדוח, היו כאן יותר ממקרה אחד או שניים, היו לפחות חמישה מקרים בין הרשויות. הערנו את זה בצורה מפורשת בדוח. תודה.

הביקורת היא לא על עצם זה שהולכים עם הפרויקט ושהוקצה לו כסף, רק אמרו שאם השותף אמרת מצ'ינג וזה בדיוק זה לא עמד בחלקו, אז נשאלת השאלה האם צריך להמשיך עם השותף

אנחנו נשמע בהמשך לגבי חלוקת הכספים,

אבל בשאר הדברים אני חושב שהמשרד פועל

אני אתן דוגמה מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי בראשות השר אקוניס, הוא כבר כשנה וחצי לא הוציא את הקול הקורא של פעילות ביישובי פתחת

מאחר שהיום מדינת ישראל עובדת בשיטה של מכסחת דשא, קולות קוראים שכל מי שעומד בקריטריונים יקבל או לא כמובן בהנחה שהוא מילא את זה כמו שצריך אז אין בעיה במקרה הזה.

כי באמת לא הרגשנו שאנחנו זוכים לקבל איזשהן תמיכות מתוך תקציב של 82 מיליון שקל ואני לא חושב שיש סיבה שתושבי רמת נגב יופלו לרעה. הם לא צריכים להיות מועדפים לטובה אבל הם בטח לא צריכים להיות מופלים

להתמקד בהשלכות משבר הקורונה על תפקוד עיריית דימונה. אני זוכר שהיית אצלי כשהייתי יו"ר ועדת קורונה והצגת את הדברים.

הייתי אצלך בוועדת הקורונה. אתמול נתתי הרצאה יחד עם חברי

אנחנו יודעים איפה איצקוביץ' גר, איפה מסעודה גרה,

אנחנו עשינו פעולות לפני שממשלת ישראל והכנסת עשו. סגרנו את בתי הכנסת בדימונה,

יצאנו בהסברה בנושא

יחד עם חיים ביבס, לא נפתח את שנת הלימודים אם לא יהיה תקציב של 1.4 מיליארד שקל. עפר,

כספים כי חיכינו שתהיה ממשלה ושיהיה תקציב למדינה. רבותיי, אנחנו לא מסוגלים לעבוד, לא מסוגלים לעבוד כשאין

ידוע לכם ש-80% מהכנסות המגזר הערבי בנויות ממגורים ו-20% מעסקים, כך שכשעשו את השיפוי לעסקים המגזר הערבי קיבל פחות מ-5%. אנחנו ציפינו שנקבל פיצוי לגבי ההכנסות במגורים והדבר הזה לא נעשה. האם כתוצאה מהמשבר וההרעה הכלכלית שחלה ממנו חלה ירידה אצלכם בהכנסות מארנונה מאנשים

נכון, זה הזמן לציין את זה.

מגרשים, ערכות הפעלה לילדים, גנים מוסיקליים ואנחנו עכשיו משתתפים בקול קורא של מרכז

תודה רבה.

ראש מועצה אזורית בני שמעון,

שלך. קודם כל, אני חייב להגיד שאני שומע את המצוקה של חלק מהרשויות, ואני מכיר את

זו בדיוק הערבות ההדדית שקיימת וחשובה.

הכבוד, שאפו שכך אתה מתייחס ורואה את הדברים. זה לא מובן מאליו.

מודר יונס, יו"ר ועד הרשויות המקומיות

נכון. זה לא הדיון. אנחנו מדברים על הרשות לפיתוח הנגב. אני מתנצל, סעיד, פשוט עדכנו בכמה דברים ואני מנסה להיכנס לכאן ולכאן.

אנחנו לא נוכל לעמוד ביעדים שקבענו.

מינימום שירות של אשפה והכול. אם פעם היו אוספים אשפה פעמיים בשבוע

ואני מדבר גם על תקציבים וכלים. יש בעיה.

למשל בתוכנית שמדברים עליה עכשיו, שלוקחים עובדי מועצה,

הם יעשו את כל החקירות, את כל

אנחנו כן מנגישים את המודעה בשפה הערבית, אנחנו כן מפרסמים באתר שלנו גם בשפה הערבית ולכן הנגישות לקול קורא עצמו היא לא

אנחנו היום בעיצומו של משבר הקורונה,

ואנחנו מאוד מתקשים עם החזרה לשנת הלימודים בכל המתווה החדש של הקפסולות וגם בסיוע למשפחות נזקקות. זה משפיע עלינו מאוד.

אני חושב שצריך לעשות חשיבה מחודשת לגבי התמודדות הרשויות הערביות, במיוחד הבדואיות, בנגב, המוחלשות. דרור סורוקה,

הוא מפרסם מכרזים לספקים וקבלנים והם אלו שמבצעים עבור הרשויות המקומיות את הפרויקטים כשהמשרד משלם לקבלן ולספק והמימון של המשרד הוא

הרשויות המקומיות בשנתיים האחרונות בכל הקולות הקוראים והנהלים שהמשרד מפרסם לא נדרשות להשתתפות עצמית ולו של שקל אחד אלא רק להעמיד שטח, מבנה וכן הלאה.

אנחנו ירדנו מנושא השתתפות עצמית בצורה גורפת בשנתיים האחרונות. מי שזוכה בקול

תיירות ופיתוח כלכלי בהיקפים מסוימים ואנחנו הולכים לפרויקטים שהם הרבה יותר גדולים ומשמעותיים, גם מבחינה תקציבית

מישהו צריך לעשות סדר בשתי הרשויות האלה. אני מצטרף לשאלת יושב-הראש האם לא הגיע הזמן לספח אותן למשרד באופן סופי ולסיים עם עבודתן כי יש לנו כבר משרד לפיתוח הנגב והגליל,

שאר המשרות שלא מאוישות זה בעיקר נציגי משרדי ממשלה

אז התהליך יותר מורכב. כמו שאמרתי קודם, השאלה לגבי תפקיד הרשויות, המעמד שלהן, החשיבות שלהן וכן הלאה אלה שאלות שאני כאיש מקצוע לא יכול לענות עליהן,

בסופו של הדיון שמענו מנציג משרד הפנים את מה ששר הפנים עשה, צדק חלוקתי ששינה את המאזן. כמו שאתה אומר, היכן שמשלמים ארנונה כשיש עסקים במקרה הזה היו צריכים לשפות כי הם לא שילמו, אבל מעבר

כינסתי את הדיון הזה ופעם נוספת עולה ממנו מבחינתי מה שאני אומר גם מימיי כיו"ר ועדת קורונה וגם בדיונים פה בוועדה, שהשלטון המקומי